בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת. היום ה-8.9.2020, י"ט באלול התש"ף. הנושא תכניות הסיוע הכלכליות לעסקים הקטנים והבינוניים בתקופת הקורונה. הצורך הזה עלה כמעט מתחילת המשבר, מהתכנית הראשונה, ברגע שעלו קולות של מגזרים שונים בתעשייה